צוהריים טובים לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום: הצעה לדיון מהיר בנושא היערכות להתמודדות עם מינים פולשים מזיקים, של חברי הכנסת: מוסי רז ואלון טל.